בוקר טוב. היום 5 בנובמבר 2018, כ"ז בחשוון התשע"ט. השעה 11:04. זה הדיון הראשון. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - קבורה שלא במקום מגורי הנפגע), התשע"ז-2017. יש פה עוד נקודה שאמרו לי בהתייעצות עם היועצת